אני רוצה לחדש את הדיון. על סדר היום: המשבר הכלכלי הפוקד את הרשויות המקומיות הדרוזיות בשל התפשטות נגיף הקורונה. זו בקשה לדיון שהוגשה על ידי חבר הכנסת חמד עמאר. חמד, בבקשה. בוקר טוב לכולם. קודם כול, אני רוצה להודות ליושב-ראש הוועדה

פורר על קיום הדיון. כבר בשבוע שעבר הוא רצה לקיים את הדיון,

אבל היושב-ראש החליט לפתוח את המליאה בשעה 9 בבוקר ולכן נדחה הדיון להיום, יום שני. בהזדמנות ראשונה אתה

אני גם רוצה להודות לראשי הרשויות הדרוזיות שהגיעו לכאן: יושב-ראש הפורום ג'אבר חמוד, ויאסר ג'דבאן ראש המועצה המקומית כסרא סמיע. אני רוצה לחזק את ידיכם במאבק הצודק שאתם מנהלים על התקציב של הרשויות המקומיות הדרוזיות. אני מבקש להודות לכל חברי הכנסת שנמצאים כאן איתנו בדיון. נושא תוכנית החומש של המגזר הדרוזי עלה כאן בכנסת הרבה פעמים. בכנסות קודמות קיימנו דיונים למעקב אחר תוכנית החומש. כידוע לכולם, בסוף שנת 2019 הסתיימה תוכנית החומש 2016 2019 ומתחילת השנה הרשויות הדרוזיות מתנהלות בעצם ללא תוכנית חומש. אני חושב שזה המגזר היחיד שאין לו תוכנית חומש. ממשלת ישראל החליטה להעביר 200 מיליון שקל. בהחלטה 4798 שנתקבלה ב-29 בינואר 2020 אישרה את ההעברה.

לפי המכתב שקיבלתי מראשי הרשויות הדרוזיות, לא הועבר הכסף. בעצם כאשר חתמו על ההסכם אמרתי שזה סכום מזערי כי הבנתי: לא תקום ממשלה, ואם תקום ממשלה בכלל זה יקרה לא לפני אמצע חודש מאי. להחזיק מעמד חמישה חודשים בלי תקציב, עם תקציב של 200 מיליון, זה לא מספיק. אפילו התקציב הזה לא הועבר. לכן אנחנו נמצאים כאן היום ודנים בנושא. בנוסף לכך יש את כל ההשפעה מווירוס הקורונה שהגיע אלינו וגרם לעלייה דרסטית במספר המובטלים. אציג לכם דוגמה פשוטה, גם בעקבות מכתב שקיבלתי מראש המועצה המקומית דליית אל כרמל. הוא כותב לי שיש לו יותר מ-2,104 מובטלים בישוב. יש לו 660 עסקים שנסגרו בישוב שלו בגלל שכל הישוב שלו מסתמך על עסקי תיירות: מסעדות. לכן יותר מחצי מתושבי הישוב שלו מובטלים. נשים כמעט 60% מהנשים מובטלות, ו-40% מן הגברים מובטלים מתוך 50% המובטלים בישוב. זה המצב שאליו נקלעו הרשויות. אני מבקש שמשרד האוצר יתייחס כאן לתוכנית החומש שאמורה הממשלה לאשר לשנים 2020 2024 מה התקציב? לאן הגיעו בהכנה לתוכנית החומש? האם בכלל התחילו לדון בתוכנית החומש החדשה או עדיין לא התחילו לדון בה? בנוסף לכך יש הבטחה של ראש הממשלה להכנסת 800 מיליון שקל לבסיס התקציב החדש שיאושר כאן אם תקום ממשלה. אני מקווה שאנחנו נצליח לעשות את זה. אני רוצה לדעת גם ממשרד האוצר, לקבל תשובה אם 800 מיליון השקלים שהובטח על ידי ראש הממשלה ושר האוצר שיהיו בבסיס התקציב אכן יוכנסו לבסיס התקציב לשנים 2020 2021. בנוסף לכך רציתי לקבל ממשרד האוצר תשובה בקשר לתוכנית לשנים 2016 2019 כמה תקציב נוצל? כמה תקציב נשאר ולא נוצל? האם התקציב שלא נוצל יעבור כתקציב תוספתי, בנוסף לתוכנית החומש שתאושר? גם על הנושא הזה אני רוצה לקבל תשובות. שוב, אני רוצה להודות לך, אדוני היושב-ראש, על קיום הדיון הזה. הוא דיון חשוב מאוד. שנבין שרשויות מקומיות הגיעו למצב שאין להן יכולת לפינוי אשפה, אין להן יכולת לתת שום שירותי רווחה. עם כל המצב הקשה הזה עוד מעט גם לא ישלמו משכורות לעובדים שלהן ואז בעצם הרשויות יקרסו. אם לא נעשה צעד ונחייב את משרד האוצר להעביר את הכסף שהובטח הרשויות המקומיות הדרוזיות יקרסו.

חבר הכנסת אחמד טיבי, אחריו חבר הכנסת פטין מולא. תודה רבה לך, אדוני. א', אני מברך על היוזמה של חבר הכנסת חמד עמאר ועל החלטתך לקיים את הדיון הזה, אדוני היושב-ראש. אנחנו זוכרים את הישיבה בוועדה הזאת שבה מנענו העברה של כספים למשרד ראש הממשלה כי היה משבר ברשויות הדרוזיות. רק אז נאות ראש הממשלה להיפגש עם ראשי הרשויות והגיעו בסופו של דבר לסיכומים. גם את הסיכומים האלה לא מקיימים ולכן יש משבר, שהוצג בפרוטרוט, ברשויות הדרוזיות, אדוני היושב-ראש ורבותי, עלייה בשיעור האבטלה, כמו בשאר הישובים הערביים, מאות עסקים שנסגרים, אלפי מובטלים. הרשויות קורסות ולא יכולות לתת שירותים, לא רק שירותי רווחה אלא שירותים בסיסיים נוספים. לכן אני בהחלט עומד לצד ראשי הרשויות הדרוזיות וחבריי חברי הכנסת הדרוזים כאן שזועקים את הזעקה הזאת ודורשים מן הממשלה, א', לקיים את ההבטחות,

לפצות את הרשויות הדרוזיות על המצוקה ועל ההפסד שמתרחש יום-יום ועל הקריסה הכלכלית,

הקריסה הכלכלית-חברתית. לקריסה הכלכלית הזאת יש היבטים חברתיים גם בישובים הדרוזיים, גם בישובים הערביים, וגם ביישובי פריפריה יהודיים. יש אטימות אצל פקידי משרד

זה הזמן שהוועדה תלחץ כדי שהמשבר הזה יסתיים. אני מבין, ג'אבר חמוד, שהתחלתם בשביתה. רק פתרון הבעיה יביא לסיום השביתה הזאת. אני מודה לאדוני.

חבר הכנסת פטין מולא, אחריו חברת הכנסת מריח.

כבוד היושב-ראש, ידידי חמד עמאר, ידידי אחמד טיבי ושאר החברים, ראשי רשויות שבאו מהצפון ואתמול היו פה בכנסת בירושלים. אני גם הגשתי הצעה לסדר יום לכנסת בנושא הרשויות המקומיות. חברים, אני מלווה את הרשויות המקומיות שנים רבות ואני זוכר שבדצמבר הבאנו את ראשי הרשויות, ג'אבר וראש העדה עם שר האוצר, ישבנו במשרד ראש הממשלה על עניין תוכנית החומש שהסתיימה ב-2019 וסיכמנו על תוכנית למשך שלושה חודשים בסדר גודל של 201 מיליון שקל. אני מודע לבעיות של העדה הדרוזית יותר מכל אחד אחר, חייתי את העדה הדרוזית ואני איש הביטוח הלאומי, אני יודע מה זה מצוקה, אני יודע מה זה אנשים במצוקות. אנחנו היום במצב שמדינת ישראל וכל העולם בקורונה. אנחנו במצב קשה מאוד,

העסקים בכפרים הדרוזיים סגורים, אין אנשים ברחובות כמו חורבן הבית, ועוד הרשויות המקומיות צריכות להתמודד עם המצב הקשה,

להתחנן בפני משרד האוצר, להתחנן בפני משרד הפנים. ניהלתי שיחות בטלפון עד לפנות בוקר מול ג'אבר, מול מנכ"ל משרד הפנים, מול מנכ"ל משרד ראש הממשלה רונן פרץ, מול כל הגורמים. אנחנו לא נתחנן בפני שום משרד ממשלתי שיעביר לנו כסף. את הכספים האלה אנחנו צריכים. כיצד ואיך והיכן לא מעניין אותנו כחברי כנסת וכאזרחים. היום לא יעלה על הדעת שתקציבים של העדה הדרוזית יישארו תחת מינהלת, מתי שטוב להם הם מעבירים ומתי שלא טוב להם הם לא מעבירים.

ומבקש שהתקציבים של העדה הדרוזית ולא אכפת לי שגם התקציבים של הישובים הערביים ייכנסו בתקציב המדינה ולא צריך טובה של אף אחד. תגיע תקבל מה שמגיע לך בהתאם. לעניין ראשי הרשויות והדרישות שלכם והבקשה נודע לי שיועברו כספים. אנחנו נבדוק את זה. אתם טענתם שלא. אנחנו נבדוק כל הצעה, כל דבר, כל מסמך וכל נתון שתדרשו מאיתנו לעשות, אנחנו שליחים שלכם פה אני, חמד, ע'דיר, אחמד ואחרים, כל החברים, נפעל בכל מקום, בכל משרד כדי שהכספים וההטבות שמגיעים לכם תקבלו אותם בהתאם. תודה רבה. חברת הכנסת ע'דיר כמאל מריח, אחריה חבר הכנסת ברקת. אדוני יושב-ראש הוועדה, אני מודה לך על קיום הדיון החשוב הזה. אנחנו נמצאים אחת לכמה חודשים ביחד עם ראשי הרשויות מתרוצצים מדיון לדיון, משר לשר, מלשכה ללשכה, ממשרד כזה או אחר ומתחננים לתקציבים.

ביבי הוא לא אח והוא לא בגד בנו, זה לא קשור לאחווה ולא קשור לבגידה או לרומן כלשהו. יש כאן מדיניות ויש כאן ממשלה שמחויבת לספק תקציבים. אני תומכת במאבק של ראשי הרשויות, על אף שיש מחלוקת סביב ההתנהלות, הדרך והעיתוי, אבל אני אלחם במלוא הכוח ביחד עם חבריי מכל הסיעות ומכל המפלגות,

התקציב של שנת 2020 הועבר ביום האחרון של שנת 2019. ב-29 בדצמבר 2019 הועבר התקציב לרשויות הדרוזיות, אחרי תחנונים ואחרי שביתות ואחרי אין-ספור דיונים.

אושר ב-29 בדצמבר. היום אנחנו בחודש מאי, אנחנו באמצע השנה ועדיין, לפי הרשויות הם קיבלו בסך הכול 25 מיליון שקל, שזה שמינית מהתקציב.

עדיין אין תשובות ברורות ואת זה נבקש להבין בדיון החשוב הזה. אדוני, אם יורשה לי, יש לי עוד דקה, בבקשה. לגבי הבעיות שלנו, ככל שאני נפגשת עם פקידים מן המשרדים השונים ולומדת מראשי רשויות, אחת הבעיות היא הקיום של תוכנית חומש. הכסף צריך להיות מועבר ללא שום התניה בשום פרמטר ולא אם יש בחירות או אין בחירות. לא יתכן שהרשויות יסתובבו ויתחננו אחת לכמה חודשים לתקציבים. דבר נוסף, המינהלת של פיתוח הישובים הדרוזיים והצ'רקסיים נמצאת תחת המשרד לשיתוף פעולה אזורי. מישהו יכול להסביר לי למה שיתוף פעולה אזורי? אני לא אזרחית של ממלכת ירדן, אין פה שיתוף פעולה אזורי. מישהו יכול להגיד לי מתי השר צחי הנגבי - - - זה מאותה סיבה שמינהלת הגרעינים התורניים נמצאת במשרד החקלאות. רק אלוהים יכול להבין מה ההיגיון. מישהו יכול להגיד לי, השר צחי הנגבי, מתי הוא דפק על דלתו של ראש הממשלה ובדק איפה התקציבים, מה הועבר ומה לא? ההשלכות הן אדירות כאשר אנחנו מדברים על רשויות מוחלשות. אנחנו לא במדינת תל אביב. ידידי חמד עמאר דיבר על מה שקורה ועל התמונה העגומה בדליית אל כרמל. כל הישובים גם כן סובלים.

ראשית, שכל הכסף יהיה בבסיס התקציב ולא מותנה באף תוכנית חומש כזו או אחרת,

תדירות יותר גבוהה, משותפת ואחידה של כלל הגורמים בדיונים משותפים.

חבר הכנסת ברקת,

אני חשבתי שאתם רוצים להתמקד דווקא בהיבטים סביב הקורונה ולא בתקציב כמכלול. הבעיה כל כך אקוטית ששום דבר לא עבר. אני חוזר, חשבתי שאתם רוצים להתמקד דווקא בהיבטי הקורונה, כי בעוד שבוע,

שלושה תהיה ממשלה בעזרת השם ואת כל הטענות לגבי תקציב 2020 2021 אני חושב שנכון יהיה לומר אז. גם מהטענות שעלו במהלך השבועות האחרונים, כשאנחנו מנסים להגדיר איפה יש פער, מה הנזקים שנגרמו מן הקורונה למגזר אגב, אני רוצה להזכיר: זה לא רק למגזר אלא גם לערים מעורבות. אני ניהלתי עיר עם 300,000 תושבים ערבים, שהאתגר שם גדול יותר מאשר בכל אחת מן הרשויות המקומיות. לכן השאלה שצריך לשאול, והייתי שמח להבין גם מראשי הרשויות, מה גרם בקורונה לפגיעה בהכנסות הרשויות? לנסות לאפיין את הדברים, לא רק במגזר הערבי או הדרוזי או היהודי, ולנסות לראות איזה סוג של חבילת סיוע אתם מצפים לקבל ממשרד האוצר, על

אני חושב ששם צריך להתמקד. אם תפתחו את הדיון לכל - - - אנחנו מדברים על שני דברים.

אבל יהיה לנו קשה היום להתייחס כי אין ממשלה. אנחנו גם לא יודעים אם תהיה ואנחנו לא יכולים לחכות עד שהיא תהיה.

כי זה פרקטי לדיון עכשיו.

והם כל פעם נלחמים על תוכנית חומש כזו או אחרת ובסופו של דבר לא מקיימים את ההבטחות. לכן הגישה הבסיסית היא גישה מוטעית, היא גישה מפלה והיא גישה שמנציחה את הפערים שיש בחברה הישראלית באופן כללי.

ג'אבר חמוד, יושב-ראש פורום הרשויות המקומיות הדרוזיות והצ'רקסיות, ואחריו אבקש, הצטרף אלינו גם חיים ביבס, יושב-ראש מרכז השלטון המקומי.

עסאקלה. חברים, המצוקה של הרשויות המקומיות הערביות בכלל,

היא מצוקה בסיסית קשה, שנמשכת כבר שנים רבות. הסיפור של תוכניות החומש, שכל

70%. במקומות מסוימים גובים 20% ממה שגבו קודם בארנונה למגורים. חבר הכנסת ברקת, שאלת על עניין הקורונה. קודם כול חובה עכשיו לפצות את הרשויות המקומיות על אובדן הכנסות ממגורים גם כן ולא רק מתעסוקה, כי תעשייה כמעט ולא קיימת בישובים האלה. אני חושב שהמאבק הזה הוא מאבק צודק. אנחנו לצדכם, כל חברי הכנסת מן הרשימה המשותפת ואחרים. אנחנו לצדכם ואנחנו נתמוך במאבק הזה עד הסוף. אני חושב שהמדיניות מלכתחילה הייתה מפלה. היום עומק האפליה ורוחב האפליה הוא פי שניים בזמן המשבר הכלכלי שנוצר בעקבות הקורונה. אני רוצה להגיד מילה לניר ברקת, ויצדיקו אותי ראשי הרשויות. כל מחלקות הארנונה בישובים הדרוזיים

לא עובדות, אין גבייה. כל מה שצריך לגבות במשך ארבעה חודשים, מינואר ועד היום, שום דבר לא נגבה.

ג'אבר חמוד ואחריו יושב-ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס. תודה ליוזמים, תודה לחמד עמאר, תודה לכל החברים. הצרידות היא כתוצאה מניתוח במיתרי הקול אבל אני מקווה שאתם שומעים אותי

אדוני, חברים, באמת תודה על ההזמנה. אני כראש הרשות הוותיק במגזר הדרוזי, זו קדנציה שלישית, יושב-ראש פורום הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות בכמה גלגולים, יודע בדיוק איפה כואב לנו ומה כואב לנו. דיברו פה על הבעיות של הקורונה. תרשו לי במשפט לומר: כל אחד והקורונה שלו. לנו יש בעיות קורונה בריבוע. גם אחרי שתיעלם הקורונה אנחנו נישאר עם הקורונה של ההתעלמות, של ההתעללות, ואני לא רוצה להמשיך באותו נוסח ולהגיד עוד מילים נוספות, שזה תחושת הרחוב. אנחנו נמצאים במצב וציין את זה חבר הכנסת אחמד טיבי אנחנו לא נהיה בהפגנה. אנחנו החלטנו לצאת למאבק חסר פשרות, תקדימי, גם בפעולות שאנחנו נעשה, תקדימי מאוד. הקש ששבר את גב הגמל היה הקורונה אבל זה התחיל מחוק קמיניץ, זה התחיל מחוק אל-יום, זה עבר להפקעות של הקרקעות. הכי הרבה הפקעת קרקעות הייתה מן המגזר הדרוזי: 80% מן הקרקעות שלנו הן היום אזורי תעשייה, על שטח חקלאי, לא להתיישבות. אם זה היה להתיישבות היינו מסכימים, אם זה לבני אדם היינו מסכימים, אבל אותו שטח שלנו היום משמש להכנסות לישובים אחרים. כלומר שטח שהיה מוניציפלי שלכם, לקחו אותו ועשו אותו אזור תעשייה לישוב אחר? בוודאי. בחלק גם יש התיישבות. חברים, אני רוצה לנצל את הזמן כדי להביע את הזעקה הצודקת והאמינה והנכונה והעובדתית שלנו, ושאף אחד לא יספר סיפורים, ואני לא רוצה להגיד שלא יספר שקרים. אנחנו מספרים רק את האמת, אבל אף אחד לא מקשיב לנו. למה? כי אנחנו עדה קטנה במדינה, אין לנו מספיק קולות, אין לנו מספיק כוח או לובי פוליטי או דברים מן הסוג הזה. אנחנו עדה נאמנה, אנחנו "ילדים טובים", וכך התייחסו אלינו במשך כל השנים. אני רוצה לענות למר ניר ברקת שהיה ראש עירייה ואני חושב שהוא יבין אותי טוב יותר מכל החברים כי הוא נגע בזה שנים רבות.

כל הישובים שלנו נמצאים במעמד סוציו-אקונומי 3. 98% מן ההכנסות שלנו מגיעות מארנונה בבתים. מענק האיזון מהווה בחלק מן הרשויות יותר מ-30% מן התקציב השנתי שלנו.

איש של מספרים. מענק האיזון קוצץ, משרד הפנים החליט לעשות קיצוץ במענק האיזון של 15% באופן כללי בארץ כי זה מה שמשרד האוצר קיצץ למשרד הפנים. אני חוששת שלא שומעים אותו. שומעים, שומעים. שמעו אותי גם בעבר, לא מעט. שמעו ולא הקשיבו. אדוני מר ניר ברקת, אני אומר ליושב-ראש ולכל החברים: בא משרד הפנים והחליט כי משרד האוצר קיצץ לו, כי יש בעיות במדינה, כי יש מלחמות,

לקצץ 15%. תקשיב מה עשו: עשו קיצוץ רוחבי של 15% ואז רשות כמו סאג'ור, שמענק האיזון מהווה 33% מן התקציב השנתי שלי, קיצצו לי 15%, ואילו עיר אחרת, שלא אזכיר את שמה, שמענק האיזון הוא 0.01% מהתקציב השנתי שלה, קיצצו לה 15%. בסך התקציב השנתי אצלי הפגיעה היא 10% או 9% בתקציב, זה מכה קשה בלב, ובעיר האחרת זה 0.8 פרומיל אחוז מהתקציב. זה זלזול באינטליגנציה. זה לא טעות מתמטית, זה טעות מכוונת, מגמתית, זה מדיניות. אם אתה נוגע ברשויות ובקורונה אני אמשיך עם אותו קו. יש לך עוד דקה. אנחנו צריכים עוד לשמוע את נציגי משרד האוצר ואת משרד הפנים, אני צריך לראות שהם יענו לך.

אנחנו המגזר היחיד ללא תקציב, אנחנו המגזר היחיד ללא תוכנית חומש. מדינת ישראל החליטה על 200 מיליון שקל ל-180,000 תושבים,

10 מיליון שקל לחינוך. כמה מזה קיבלנו?

קורונה אפס, חינוך

ומבקשים שנחזיר את הילדים למוסדות החינוך. אין לנו כסף לקנות מדחום, הגבייה צנחה ב-60%. הלכה מדינת ישראל ונתנה שיפוי ארנונה לעסקים. לארנונה ביתית לא.

שאלה טובה.

הלך המשרד להגנת הסביבה והשר זאב אלקין ונתן שיפוי לאשפה עסקית. קבעו נוסחה מסוימת. הרי אזורי התעשייה היו סגורים,

לא היה פינוי אשפה, לא היה כלום. ואילו אצלנו באשפה הביתית, היכן שגדל היקף האשפה, תוך התעלמות משיעור הגבייה, תוך התעלמות מן המצב הסוציו-אקונומי,

מי שקובע את הקריטריונים ואת הנוסחאות לחלוקת העוגה קובע את זה בצורה מגמתית, תוך התעללות והתעלמות מן העדה הדרוזית והצ'רקסית. אני פונה לממשלת ישראל, ואני מנצל את ההזדמנות, ואת אמרת, גברתי, הכי נכון: אנחנו אחים. אני מרגיש והייתי בצבא 25 שנים האחים שלי היהודים הם אכן אחים, אבל אחים כאלה שתוקעים סכין בגב ובוגדים באחים שלהם.

העדה הדרוזית הגיעה לצומת דרכים. ג'אבר, אתה צריך לקבל את המגיע לך ללא קשר לאחווה.

הגענו לצומת דרכים ואנחנו לא מאיימים. אנחנו בהחלט בצומת דרכים קשה. אנחנו לא נוותר על שום דבר.

חד-משמעית.

בפגישות עם שאול מרידור, עם אריאל יוצר, עם כולם. ההחלטה הזאת לגבי 200 מיליון שקל אדוני, אמרת שעבר חלק. תקשיבו לבדיחה גסה: משרד הפנים החליט להעביר ואני יודע שמנכ"ל משרד הפנים שומע אותנו בזום 20 מיליון שקל לרווחה וחינוך בתקופת הקורונה. חייבו את הרשויות שגוססות, שאין להן כסף לקנות מדחום, אמרו להן: בגלל ההגבלות המשפטיות של משרד המשפטים, כי ההחלטה אושרה לפני הבחירות אבל אף אחד לא ידע שתהיה קורונה, יועברו 20 מיליון שקל, אבל שימו אותם בפק"מ. למה? כי בהחלטה רשום: רק פעולות המשכיות. אבל אנחנו אומרים: רגע, ממשלת ישראל, מה הבעיה? אותו נייר, אותו כסף. יש להקל את זה ולהסיר את החסמים.

האינטליגנציה לא נולדה אצלנו אבל פשוט אנחנו מרגישים נבגדים, מרגישים פגועים. אני מבקש לומר רק עוד דבר אחד. 92 עמותות במדינת ישראל מתוקצבות על ידי משרד הרווחה, מקבלות מימון ממשרד הרווחה. אתם יודעים כמה עמותות דרכו אצלנו בתקופת הקורונה?

אתם יודעים שכל הקשישים אצלנו לא כמו במגזר היהודי אצלנו בישובים כל אחד מטפל באבא שלו, ואף אחד לא מטפל בהם. אנחנו לוקחים מאיתנו ועוזרים.

כך גדלנו, זה בסדר, אבל לא יכול להיות שקשיש בבית אבות יקבל 10,000 שקל כדי להתמודד בתקופה זו ואילו קשיש שנמצא בקהילה יקבל אפס.

אני צריך שעתיים כדי להסביר על העיוותים. אנחנו כועסים על התנהלות ועל ההתעלמות, על תוכנית החומש. ציין פה מי שציין שעכשיו אין ממשלה.

אבל אם יאושר תקציב ולא תהיה הגדלת מסגרת תקציבית והכנסה לחוק ההסדרים אולי יהיה תקציב אבל אנחנו נהיה בחוץ. משפט אחרון, אני רק "מרגיע" בלשון סגי נהור: המאבק שלנו יימשך גם אחרי הרכבת הממשלה, לגבי הרבה דברים קשים שהתעלמו מאיתנו. אני מודיע: אנחנו נעשה כל צעד, ללא שום קשר, אף אחד לא ילמד אותנו נאמנות. מי שצריך להוכיח נאמנות היום זה המדינה אלינו ולא אנחנו אליה.

חיים ביבס. אחריו מנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן. בוקר טוב. אדוני היושב-ראש, החברים המכובדים, קודם כול אני רוצה לחזק את ג'אבר ולהתחיל דווקא בסוף הדברים שלו. אילו תוכנית החומש הייתה מאושרת הכול היה עובד כפי שצריך, אבל מכיוון שהדבר הבסיסי הזה עדיין לא אושר, ואושרה רק שנה אחת מתוכו, וגם הכסף של השנה הזאת לא עובר כפי שצריך, אז הם הגיעו לאן שהם הגיעו. לכן צריך לדבר פה בשני היבטים: בהיבט המידי, להעביר את כל ה-130 מיליון או 200 מיליון שקל שאושרו לשנה הזאת מתוך תוכנית החומש, לטפל בזה ולשחרר מידית, והדבר השני, להתחיל לדבר על תוכנית החומש כדי לאשר אותה. באופן טרגי פעמיים - - - אבל להוציא אותה מהפק"מ. להעביר את זה ולהכניס לפק"מ זה לא בסדר. תנו לי לסיים לדבר ואחר כך תגידו מה שאתם רוצים. הדבר הראשון גם ב-2014 קרה אותו דבר: היינו לפני בחירות ואז שנה אחת אושרה ולאחר מכן הושלמה תוכנית החומש. גם כאן צריך לטפל בזה.

והוא לא פחות חשוב הגיע הזמן שמשרד האוצר יעביר את ה-150 מיליון שקל למענק האיזון הנוסף שיש, כי ה-150 מיליון שקל האלה שמוחזקים במשרד האוצר היו נותנים איזשהו מרווח נשימה לחלק גדול מן הרשויות. רק לסבר את האוזן, אנחנו מדברים על סדר גודל של 45% מתוך מה שעובר אוטומטית לכל המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי. את זה צריך לשחרר מידית, לפני כל דיון. דבר שלישי הוא הנושא של טיפול נקודתי. יש פה תלות בארנונה למגורים. צריך פה חשיבה אוצר-פנים-שלטון מקומי, עם הנציגות. אתמול לשמחתי כבר הקימו ועדה כזאת במשרד הפנים. צריך לשבת כדי לטפל נקודתית. דרך אגב, אני לא מסכים אין פה בעיה רק של המגזר הערבי או רק של המגזר הדרוזי או רק של המגזר הצ'רקסי. יש גם רשויות במגזר היהודי שנמצאות במעמד סוציו-אקונומי 1 3 והן צריכות לקבל את הטיפול הנקודתי. צריך לבדוק כל רשות בנפרד. אין פה כסף צבוע על מגזר, הוא צבוע על רשות. צריך לבדוק כל רשות מקומית, להסתכל אל תוך הרשות בפנים, להבין את הבעיה ולטפל. אם יעשו את זה נוכל בסופו של דבר להגיע מידית לפתרון. לכן אני אומר: שלושה דברים מרכזיים שהוועדה צריכה לטפל בהם. 150 מיליון שקל מידית להזרים, לא להמתין. כל המשחקים של משרד האוצר להחזיק את זה בסופו של דבר אנחנו מגיעים לשלב שאם היו נותנים את זה היו מרימים את הראש מעל המים. הדבר השני: תלות בארנונה למגורים. הוועדה הזאת שתטפל נקודתית התחלנו לעשות את זה למגזר הערבי, צריך לעשות את זה גם למגזר הדרוזי וגם לרשויות יהודיות במעמד סוציו-אקונומי 1 3. והנושא של המענק המותנה השנה אין מה לעשות, הם לא יהיו באחוזי גבייה רגילים ולכן אנחנו צריכים ללכת לקראתם. אני אומר בצורה ברורה: אי אפשר לוותר על ארנונה למגורים כי בסופו של דבר רשויות נותנות שירותים. צריך את שלושת הדברים האלה לעשות, והרשויות צריכות להביא את מה ששייך להן כדי שיוכלו לצאת מן המשבר הזה עם הראש מעל המים.

מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים. אחריו איתי טמקין ממשרד האוצר. עודד, תודה. אני אשתדל להיות קצר כי חלק גדול מן הדברים חיים ביבס התייחס אליהם בצורה מסודרת. ראשית, זאת הייתה דרישה משותפת להוספת אותם 150 מיליון שקל כדי להשוות ל-2019. כפי שכולם יודעים, אנחנו כבר העמדנו מקדמות לרשויות המקומיות שמגיעות להיקפים של עשרות מיליוני שקלים. אני לא חושב שאנחנו נסיים את 2020 ללא ה-150 מיליון שקל, על אף שזה עדיין לא סוכם עם משרד האוצר. שנית, לגבי הארנונה לעסקים: אני חושב שיש פה מצג שלא מתבסס על עובדות. לגבי ארנונה לעסקים הייתה פה החלטת ממשלה שפגעה בעסקים. כדי לא למוטט את הרשויות המקומיות הגענו להסכמה כל השחקנים: האוצר, מרכז השלטון המקומי, רשויות אזוריות ואנחנו, כדי מצד אחד לשפות את הרשויות המקומיות, ומצד שני שיינתנו אותם פטורים של שלושה חודשים לעסקים. במקרה הזה הרשויות המקומיות הכניסו את היד לכיס כי הן מממנות 140 מיליון שקל מן המסגרת הזאת. עכשיו נדבר על ארנונה למגורים. בדיוק באותו הרכב אתמול קיימנו דיון ארוך מאוד עם הנציגים המקצועיים מהדי בשם הרשויות הדרוזיות, הוא גזבר כסרא סמיע, עלא גנטוס מן הרשויות הערביות, תומר ביטון יושב-ראש איגוד הגזברים, ומרכז השלטון המקומי ביחד עם משרד האוצר. אני אומר לכם מה עלה שם.

ברור מאוד, וכולנו הסכמנו על זה, כולל משרד האוצר, שהשנה התנאים שמופיעים בהחלטת הממשלה לגבי המענק המותנה לא יוכלו להתקיים. אנחנו נצטרך לייצר תנאים אחרים מיוחדים לשנה הזאת, כי רשויות באמת לא יוכלו לגבות, במיוחד הרשויות המוחלשות, בגין ההפסדים של ארנונה למגורים לא יוכלו להגיע להישגים האלה ואין מה לקנוס אותן במענק איזון.

אנחנו עכשיו רק צריכים לקבוע את הקריטריונים החדשים לשנה הזאת. סוכם עוד דבר: רשויות ערביות ודרוזיות שנמצאות בתוכניות הבראה, לא משוחררים להן כספים כי חלק מאבני הדרך בתוכניות ההבראה תלויות בהיקפי הגבייה שלהם. לכן לא נכון להעניש אותן. גם את זה אנחנו נתקן. ונשארה הסוגיה של ארנונה למגורים, שגם פה יש הסכמה שאנחנו צריכים להעמיד נתונים בכדי להבין מה היקף הבעיה ואיך אנחנו מונעים חלילה מצב שבו רשויות מקומיות יפסיקו לגבות ארנונה למגורים. להתכתב רק עם אותן רשויות מוחלשות, ביניהן רשויות דרוזיות, שאין מנוס, ברור מאוד שהן לא יוכלו לעמוד באחוזי הגבייה שבהם הן עמדו בשנים קודמות. לכן אנחנו נרצה, מצד אחד, לאפשר להן לתת הנחות לאותם נזקקים חדשים, אותם מובטלים,

אותו משבר כלכלי שבסופו של דבר פוגש את הרשות המקומית. אדם יבקש הנחה לרשות המקומית אין ברירה אלא לתת לו הנחה, אבל מצד שני היא מפסידה הכנסות והיא לא תוכל לספק שירותים חיוניים. לכן אנחנו נקדם את המהלך הזה בהסכמה עם משרד האוצר ועם כל השחקנים, לייצר מצב שבו מצד אחד יהיה סיוע בדמות מענק האיזון, ומצד שני איזשהו מתווה שיסייע לרשויות המוחלשות, אלה שתלויות מאוד בארנונה למגורים. אנחנו לא רוצים חלילה לייצר מצב שבאמצעות המתווה הזה רשויות גדולות וחזקות, שגם הן נפגעות בגין ארנונה למגורים, נשפה אותן. הן הרי לא היעד. היעד הוא אותן רשויות מוחלשות שיש להן תלות בארנונה למגורים. לגבי החלטת מימשל הדרוזים, כי דיבר ג'אבר חמוד מדם ליבו וכך גם החברים האחרים,

נתמקד בעובדות. העובדות הן כדלקמן: החלטת הממשלה היא על 200 מיליון שקל, מתוכם 90 מיליון שקל ממשרד הפנים. אני לא יכול לדבר על משרדים אחרים למרות שאני מבין שיש שם בעיה של יישום וביצוע ההחלטה. אבל לגבי משרד הפנים 90 מיליון שקל. 45 מיליון שקל משרד האוצר אישר זה הרשאות לפיתוח. כבר בועז יוסף, מנהל מחוז צפון, שנמצא פה בזום, הוציא לכל רשות מקומית פירוט מה היא המסגרת התקציבית מאותם 45 מיליון שקל, וכך ייעשה לגבי עוספייה ודליית אל כרמל שהם במחוז חיפה. מתי נקבל את ההרשאות? רגע, רגע, רגע. הוא יסיים ואתה תוכל לשאול. 45 מיליון שקל זה פיתוח. הדבר השני הוא 20 מיליון שקל לחינוך ורווחה. לא פק"מ ולא נעליים. החלטת הממשלה מנוסחת בצורה כזו שאי אפשר היה לשחרר שקל מזה, כי זה רק תוכניות המשכיות של חינוך ורווחה משנים קודמות, כך מנוסחת ההחלטה לאור ההתערבות של משרד המשפטים. אנחנו בתיאום עם משרד האוצר ועם ג'אבר חמוד והצוות שלו ועם מרכז השלטון המקומי יצרנו מנגנון, שכבר העברנו את ה-20 מיליון שקל, והוא יהיה הרבה יותר פשוט מהנוסח של החלטת הממשלה. נשארה מחלוקת על 20 מיליון שקל בלבד, שזה פירעון מלוות. גם פה משרד האוצר הלך לקראתנו תיכף אם איתי טמקין ירצה הוא יתייחס לזה ואנחנו נייצר מנגנון הרבה יותר פשוט, שייועד להפחתת גירעונות ולמִחזור הלוואות, כדי שגם זה לא יהיה תלוי בתוכניות הבראה וביעדים שקשה מאוד

והרשויות יראו את זה רק בעוד חצי שנה או שנה. לסיכום, מתוך 90 מיליון שקלים, 85 מיליון שקלים כבר בשלב הזה של השנה, לא עד סוף השנה, יוכלו להיות משוחררים. אבל מתי זה יהיה בחשבון שלנו? הוא לא יכול לענות לכולם ביחד. תעירו בצורה מדויקת. זה ה-90 מיליון שקל. מתוכם לגבי 85 מיליון שקל שוחררו החסמים. חבר'ה, תנו לי רק להשלים. על 20 מיליון שקל של פירעון מלוות, מדובר בסך הכול בשש רשויות: ג'וליס, ירכא, ראמה, סאג'ור. זה אמור להיות 25 מיליון שקל ולא 20 מיליון שקל. פירעון מלוות זה 20 מיליון שקל. חינוך ורווחה זה 25 מיליון שקל.

ג'אבר, בבקשה, רצית לשאול שאלה. תדבר, ואחריך איתי טמקין.

רק אחדד עובדות. נכון להיום הכסף היחיד שהועבר זה 20 מיליון שקל. ביקשתי מעודד פורר לעדכן. לכן אני מעדכן. ביום ראשון שאול מרידור חתם על ההרשאה לפיתוח. כבר יצא לכם מכתב מבועז יוסף, כל רשות והתקציב שלה מתוך ה-45 מיליון שקל, ולכן אנחנו אחרי זה. אותו דבר לגבי חינוך ורווחה 20 מיליון שקל כבר הועברו והקלנו. ועכשיו אנחנו בניסיון לפתור את ה-20 מיליון שקל פירעון מלוות, וגם פה הגענו להסכמה עם משרד האוצר. זה ייעשה בדרך פשוטה.

שמעתי. תודה מרדכי כהן. אני אומר כך: הכסף היחיד שנמצא נכון לרגע הוא בפק"מים, מתוך 25 מיליון שקל לרווחה וחינוך הועברו 20 מיליון שקל, שזה בפק"מים של חלק מן הרשויות. אני לא יודע למה לא הזכרת את אלה, חלק כן וחלק לא. אני לא חולק עליך, ג'אבר. אני אומר שאתה אומר עובדה נכונה. ברגע זה בחשבונות הבנק 20 מיליון שקל של חינוך ורווחה. אבל אני מעדכן אתכם,

אז אני אומר ש-45 מיליון שקל של פיתוח שוחררו, ועוד 20 מיליון שקל של עומס מלוות

בהסכמה עם משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי, האנשים שלנו טיפלו בזה וגם זה ישוחרר. אני לא יודע לענות על 110 מיליון שקל של משרדים אחרים. זאת בדיוק הנקודה. נציג משרד האוצר נמצא איתנו, איתי טמקין, אולי הוא יודע לענות לגבי משרדים אחרים. בוקר טוב. קודם כול, יש פיל בחדר שמתעלמים ממנו, שהוא יוצר את כל הבעיות שמועלות בדיון הזה לגבי הרשויות הדרוזיות. אנחנו עובדים ב-2020 בלי תקציב מאושר. לא האוצר רוצה את זה, לא משרדי הממשלה רוצים את זה. זו סיטואציה שנכפתה, שאין תקציב מאושר ב-2020.

אבל באתם לוועדה עם הגדלה ופתיחה של חוק יסודות התקציב כדי לתת תקציב ייעודי לקורונה. הייתם יכולים להביא שם 100 מיליון שקל, אם זה מה שהיה חסר לכם. אישרנו לכם 50 מיליארד שקל. אין בעיה, תקבלו תמיכה בכנסת. אני מסביר שאין תקציב מאושר. הדבר הזה יוצר שתי בעיות. הוא יוצר בעיה ראשונה, של מקורות תקציביים,

כל מי שמכיר את הממשלה וכבוד היושב-ראש מכיר טוב מאוד את העבודה הממשלתית בזמן תקציב המשכי נהלי הוצאת כספים הם,

הרבה יותר קשים, הרבה יותר מוקפדים וזה מאט את קצב הביצוע של כל הפעולות הממשלתיות כרגע. זה המצב, אם נרצה או לא נרצה. למרות הדבר הזה, הממשלה בתחילת השנה, עוד לפני שהתחיל משבר הקורונה, כמקרה חריג מאוד סיכמה עם הרשויות הדרוזיות על שנה בתוכנית החומש. היא לא אמרה: בואו נחכה פה לתקציב מאושר, אלא כבר בינואר סיכמנו עם הרשויות הדרוזיות, שניתן שנה אחת כשנת ביניים. אחרי מאבק. זה תקציב זמני,

הסיכום תדייק, אם תדייק אני לא אפריע לך. התוכנית הייתה: עד אחרי הבחירות זה גם רשום ואחרי הבחירות תאושר תוכנית חומש לשנים 2020 2024. תדייק.

יש הערות. אני רוצה לתת לאנשים להתבטא. לא, לא. אתה לא נותן.

איתי, תדבר. הבנתי, מאה אחוז, בסדר גמור. אדייק. קבענו כמובן שתהיה תוכנית וכשיהיה תקציב מדינה מאושר אנחנו נתכנס שוב לשבת עם הרשויות הדרוזיות כדי למצוא פתרונות. אני מזכיר שגם בתוכנית החומש הקודמת, בשנה הראשונה והשנייה של תוכנית החומש היו הרבה דיונים בוועדת הכספים של הכנסת כי רכיבים שם לא יצאו. מטבען של תוכניות הממשלה, לוקח זמן עד שהן מניעות והדברים עוברים אישורים. עוד פעם, למרות הדבר הזה, אנחנו כאן באגף התקציבים כפי שאמר קודם מרדכי כהן שמנו את נושא הביצוע של אותו סיכום שהגענו אליו בתחילת השנה, שאני לא קורא לו תוכנית חומש כי הוא סיכום חד-שנתי, את הדבר הזה שמנו בקדימות עליונה. כל בקשה שמגיעה מן המשרדים לתקצוב, כפי שהגיעה למשרד הפנים - - - זה גם לא מדויק. משרד החינוך העביר בקשה. ג'אבר, זה לא עובד כך, סליחה. הוא יסיים את דבריו ואחר כך אתה תגיד. הבאתם אותנו לשמוע פה סיפורים ואני לא רוצה להגיד משהו אחר. ההנחיה שקיבלנו פה חד-משמעית היא שכל בקשה שמגיעה ממשרד ממשלתי עולה לראש סדר העדיפויות מבחינת זמן החתימה של הממונה על התקציבים ומועברת באופן מידי לוועדת החריגים בחשב הכללי. שום דבר כאן, בהגדרה שהונחתה עלינו, לא מחכה באגף התקציבים, נקודה. כל מה שמגיע לפה מאותו סיכום של תחילת השנה, שעומד על 200 מיליון שקל, כולל תקציבי המשרד, כל מה שמגיע לפה מטופל ב-No time. זה מדויק, כפי שגם מרדכי כהן אמר קודם. אנחנו מגמישים כללים ועקרונות שיש לנו כדי שאותה החלטה תוכל להיות מבוצעת השנה,

שאלה של חבר הכנסת מולא.

הבוקר קיבלתי מסמך מסמנכ"ל משרד ראש הממשלה והוא טוען שם, אני רואה במסמך שלו שיש כספים שהועברו, אושרו בוועדת החריגים, כפי שנאמר: 20 מיליון, 45 מיליון ועוד 25 מיליון שקל. מתי הם יהיו בחשבון של הרשויות המקומיות? מתי ראשי המועצות של סאג'ור ושל ירכא ושל דליית אל כרמל ועוספייה יוכלו להשתמש בכסף הזה?

אני רואה כאן: המשרד לשיתוף פעולה, והמשרד לנגב ולגליל כספים שיידונו היום, ב-4 במאי,

היום בשעה 9. מתי הכספים האלה יהיו משוחררים? אני יורד למטה קצת ואני רואה: חינוך 9 מיליון שקל, חינוך בלתי פורמלי לא הוגשה בקשה לוועדת חריגים על ידי משרד החינוך.

מדוע זה לא הוגש? משרד החינוך אומר שהגיש. גם ברווחה - - - לא לעבור סעיף-סעיף. הנקודה ברורה. זה חשוב מאוד. ברווחה, דבר שמאוד מסוכן: מענה לילדים בסיכון במגזר הדרוזי 4 מיליון שקל במשרד לשיתוף פעולה אזורי. מדוע הכסף הזה תקוע שם ולא עובר לכפרים הדרוזיים?

אסביר את תהליך העבודה הממשלתי. ברגע שיש החלטת ממשלה תהליך העבודה הוא שהמשרד פונה לאגף התקציבים. אחרי שאגף התקציבים מאשר ורואה שזה באמת קיים בהחלטת הממשלה זה עולה לוועדת חריגים. מן המשרדים שציינת בהתחלה ואני מפריד פה את משרד הפנים כי משרד הפנים הגיש את כל הדברים, כפי שציינת בהתחלה הנושאים עוד לא הגיעו אלינו לאגף התקציבים.

למה? אנחנו בחודש מאי והתוכנית אושרה ב-29 בדצמבר 2019. למה?

חמישה חודשים עברו. מדוע במשך חמישה חודשים לא עשיתם די בעניין?

אתה כמשרד האוצר צריך לוודא שמממשים את התוכנית שאושרה על ידי הממשלה. למה לא עקבת כאשר זה לא הועבר אליך? לא

- - - מי שאומר אחרת, אני מבקש לפנות אליי באופן אישי לאחר הדיון הזה. אין לכם טלפונים? אני כבר שבוע ימים מנסה להשיג מישהו מן האוצר ואתם לא עונים בטלפונים. חבר הכנסת מולא,

חבר הכנסת מולא וחבר הכנסת עסקאלה, זה לא עובד כך. זה לא יכול להתנהל

אני מבין את הזעם שלכם. ראש המועצה אומר שהוא לא קיבל את הכסף. אני רוצה מהגורם הבכיר שיענה לי מתי הכסף יהיה ברשויות המקומיות. הוא לא יצליח לענות ולא אתן לו לענות בצורה שזה מתנהל.

כי אתם כל הזמן מדברים. כי אנחנו יודעים נתונים, דברים שאנחנו רוצים לשמוע עליהם תשובה. הבאנו אותו כדי שיענה את מה שיש לו לענות. גם אם אנחנו לא אוהבים את מה שהוא עונה, זכותו לענות. אחרי זה נסכם את הדיון ונחליט. איתי, אתה מסיים? אני מבקש שוב מכל מי שהשתתף בדיון הזה, אם אתם מזהים קשיים את כל הקשיים שהעלו בפנינו אנשי משרד הפנים פתרנו,

כל מי שמזהה קושי ביישום - - - מה פתרת? תודה,

ג'אבר חמוד, אחריו חמד עמאר ואז אסכם את הדיון. אולי לפני כן ידבר ראש המועצה המקומית כסרא סמיע,

אני ראש המועצה המקומית כסרא סמיע ומזכיר הפורום. אני מחזק את הדברים שאמר חברי יושב-ראש הפורום, ג'אבר חמוד. אני מרגיש שג'אבר חמוד נלחם על הבית של העדה הדרוזית. הוא לא מחפש את הכפר סאג'ור או את כסרא סמיע אלא הוא מחפש את העדה הדרוזית. אם הקול שלו הלך זה בגלל המדיניות הקיימת.

התחלנו את המאבק הזה בדצמבר 2019 וקיבלנו הבטחות מראש הממשלה ומנציגיו על 202 מיליון שקל. חבר'ה, הקורונה התחילה ב-12 במרץ. לפני 12 במרץ לא עבר לרשויות הדרוזיות ולו שקל אחד,

שמרדכי כהן וכולם לא יגידו שעבר כסף. שום שקל לא עבר. חברים, שקל אחד לא עבר. השקל הראשון שאמור לעבור מתוך 25 מיליון לרשויות עבר בגלל הקורונה, כדי שיתנו לנו קצת לשחרר. חברים, אני רוצה להגיד לכם במפורש,

אנחנו ראינו, אזרחי המדינה, תושבי מדינת ישראל, ראינו שכאשר רוצים לפתור את הבעיה פותרים את הבעיה. מיליארדים הוצאו והושקעו בגלל הנגיף. אבל העדה הדרוזית שנה שלמה. מתחילים את השנה ללא תקציב. ריבונו של עולם, איפה משרד האוצר? איפה משרד הפנים? איפה כל משרדי הממשלה?

הדברים שמפריע לי היום בנוסף למה שאמר ידידי ג'אבר חמוד, רק דבר אחד: השיקום. האם יש מי שחושב, מרדכי כהן חושב שמחר בכסרא סמיע או בדליית אל כרמל או במע'אר ישלמו ארנונה? מי שחושב כך טועה בהחלט.

יש אבטלה, אין עסקים. רק לשקם את המשפחות. אין חתונות, לא עושים הלוויות. אני אומר לכם: ביטלו את כל החתונות, לא יהיו חתונות בגלל שאין כסף, לא בגלל משהו אחר. נראה לכם שהתושבים ישלמו ארנונה? אני מבקש מכולם שהארנונה הביתית בשנה הזאת לא תהיה, שמשרד האוצר ומשרד הפנים הוא שיפצה את הרשויות בגלל הארנונה הביתית.

ג'אבר חמוד ואחריו חבר הכנסת חמד עמאר. חשוב לי שחברי ועדת הכספים ישמעו. טריק ידוע:

שמשרד החינוך רצה להגיש

לוועדת החריגים. משרד האוצר אמר לו:

ואז הם באים לפה עכשיו ואומרים: לא הגישו.

אתם תראו את זה לא רק עם הדרוזים אלא תראו את זה בהרבה מאוד מקומות. אנחנו מכירים את התרגילים, תאמין לי. אדוני, אני אומר רק דבר אחד: נכון להיום מה שצוין פה הוא לא נכון.

ואני אומר לכם שגם בעוד חודש לא נראה אף שקל. מה שהוא אמר פה שהעברנו למשרד הפנים, במשרד הפנים אולי התזרים, יש להם אולי סדר עדיפות אחר. אני אומר לכם, גם 45 מיליון שקל לפיתוח לא עברו וגם 20 מיליון שקל לשוטף וזה לא יעבור. מבחינתנו לעבור זה כאשר הכסף מגיע לרשויות המקומיות. אנחנו דורשים להנחות לאלתר להעביר את כל 200 מיליון השקלים של תוכנית הביניים שהייתה עד אחרי הבחירות,

תקציבית על סך 5 מיליארד שקל לתוכנית החומש, 500 מיליון שקל לשנה, סכום תוספתי, ולהכניס את זה לחוק ההסדרים לפני אישור התקציב. אנחנו יוצאים למאבק. אתה יכול להגיד: העברתי למשרד הפנים, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. המאבק הפעם יהיה תקדימי. תתביישו לכם. אתם בוגדים בנו. אתה ממשיך לספר שקרים, אתה והאנשים שלך.

ישבתי פה ושמעתי את הדיון הזה, אפילו לא התערבתי בדיון. יוציאו לנו הרשאת פיתוח. הוא לא יגיד לכם, אבל הוא ירשום תחילת דיווח בינואר 2021. הם עשו את התרגיל הזה.

אדוני היושב-ראש,

באמת תודה על קיום הדיון הזה.

שומע כל הזמן אותן תשובות ממשרד האוצר ביותר מעשרות ישיבות שבהן השתתפתי, אותן תשובות. הובטח שהכסף יועבר, הובטח שיהיה תהליך, לא תהליך. אנחנו בחודש מאי, חבר'ה, ועדיין לא הועבר ולו שקל אחד.

נציג משרד האוצר אמר דבר מאוד מאוד מדאיג: זה שנה לתוכנית החומש, תקציב של שנה. זה לא תקציב של שנה. הייתי מעורב בעניין. נאמר שעד הבחירות יאושר תקציב לשנת 2020. עד הרכבת ממשלה.

לכולם על העזרה. את הנקודה הזאת אנחנו צריכים לחדד. מה זה "תודה רבה לכולם"? איזה מין דיון זה? אילו תשובות קיבלנו? זה נקרא דיון מהיר. חברת הכנסת מריח, הוא מדבר ואתם לא יכולים להפריע לו,

איזה מין דיון מהיר זה?

זה לא עובד כך. אתם פוגעים בעצמכם בנושא שאתם רוצים לקדם. להיפך, אנחנו יותר מדי שותקים. נראה לך שהחרדים יקיימו דיון כזה? אילו תשובות קיבלנו? את מי העליתם פה? כאילו עושים לנו טובה, באמת. בגלל שאנחנו שותקים מתייחסים ככה. אתם רוצים לעשות הצגה כאילו עשינו ועזרנו? מה הלאה?

הייתי מציע עכשיו: ג'אבר, אל תיסע צפונה, לא אתה ולא יאסר. עוד היום תיפגשו עם מנכ"ל משרד הפנים ועם נציגי משרד האוצר ויש לבקש הרשאה עוד היום. זה מה שאני הייתי מציע.

אתם מתפרצים לדברי חבר כנסת אחר שמדבר. זה לא עובד בצורה כזו. חברים, זה דיון מהיר ובדיון מהיר מעלים את הנושא, יש סיכום והנושא הזה ימשיך להיות במעקב. זה לא דיון שנשב בו במשך ארבע שעות ונדבר. לכן מסכם את דיון עכשיו חבר הכנסת שהגיש את ההצעה הזו, חבר הכנסת חמד עמאר.

אחר כך אני אסכם את הדיון. אם זה לא נאה לך, חברת הכנסת מריח, את לא חייבת לשבת פה. אני רגילה לדיונים קצת יותר מעמיקים. יש לי הצעה לסדר היום במליאה. אין הצעות לסדר, עכשיו הודיעו בנשיאות. חברים, אנחנו מדברים על 200 מיליון שקל, כאשר אפילו שקל אחד עדיין לא הועבר, ואנחנו בחודש מאי. ציפיתי ממשרד האוצר להגיד שכל הכסף אושר ואמור לעבור עד סוף השבוע הזה או התחלת השבוע הבא. לא שמענו את זה, לא ראינו את זה ממשרד האוצר. לכן זה מדאיג מאוד. מה שאנחנו צריכים לעשות אסור לוותר. שיהיה לפחות 500 מיליון שקל לשנה בבסיס התקציב להמשך טיפול. אבל אני רוצה לבקש ממך כיושב-ראש ועדת הכספים, ויש לך עכשיו הרבה כוח בכיסא שבו אתה יושב, שאתה תתערב אישית בנושא הזה מול משרד האוצר, מול שר האוצר, שהכסף הזה יועבר עד סוף השבוע, עד התחלת השבוע הבא ושלא נבוא עוד פעם, לא לעוד דיון ולא לעוד דיון, כי אני לא רואה את הנושא הזה נפתר עכשיו. אנחנו צריכים להביא את 200 מיליון השקלים, לשבת על תוכנית החומש החדשה, לשבת על התקציב שיבוא, שאנחנו נדאג שבתוך בסיס התקציב יהיו לפחות 500 מיליון שקל ששייכים למגזר הדרוזי. תודה חבר הכנסת עמאר. אני רוצה לסכם. חמד עמאר, אנחנו מצפים שאתה תתנגד לכל תקציב - - - - - - למה לא עשיתם את זה בזמנו? אתה צריך להתנגד לכל תקציב שיביאו. אל תדאג, זה לא יקרה. חברים, אני מכיר את הנושא הזה של תוכנית החומש לא מהיום ולא מאתמול. חבר הכנסת חמד עמאר מקדם את העניין הזה פעם אחר פעם. אנחנו גם למודי הבטחות ממשרד האוצר.

את כל התרגילים שלהם אנחנו מכירים. אתם יכולים להתנחם בזה, אתם לא היחידים שהם עושים עליהם את התרגילים האלה, עושים את התרגילים האלה על כולם. אבל זה לא יכול להימשך. ברור לחלוטין שיש כאן משבר שחייבים לפתור אותו וחייבים להזרים כסף לרשויות

עוד פעם, לא בשביל הכיף של מישהו אלא בשביל שיתנו שירות לאזרחים. זה לא שאתה מבקש עכשיו שיזרימו כסף לחשבון שלך כדי לנסוע לנופש. אתה צריך לתת שירותים לאזרחים שלך. בלי התקציב הזה לא תוכל לתת שירותים לאזרחים.

הפטנט שבו הממשלה מצליחה לשלוח את הרשויות המקומיות ממשרד למשרד, ופה יושב המשרד לשיתוף פעולה אזורי אגב,

מנכ"ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי נמצא פה בזום? הוא היה צריך להיות פה. הוא ברשימה של המוזמנים. מי זה? אנחנו לא מכירים בכלל.

הוא ברשימת המוזמנים. למה הוא לא הועלה? למה לא הזמנתם אותם לוועדה? חבר הכנסת מולא, למה אתה אומר שלא הזמינו? ואם הזמנתם אותם, למה לא הגיעו? אני מציע לך, חבר הכנסת מולא, לפני שאתה תוקף מישהו מחברי הכנסת פה ואתה אומר שכן הזמינו או לא הזמינו ולפני שאתה תוקף את הוועדה, אני מציע שתלמד את החומר. - - - אבל אני שואל אותך, כשהיית בממשלה למה לא העברת מתוך תקציב המדינה? חבר הכנסת מולא, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. חבר הכנסת מולא, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. בפעם שלישית אני אוציא אותך. מנסים לנהל פה דיון ואתה לא מאפשר לנהל דיון על נושא שאתה רוצה לקדם. הנושא לא יתקדם כך. בעניין הזה אני אומר לך, חבר הכנסת חמד עמאר, היום אני הולך לדבר גם עם שר האוצר, גם עם הממונה על התקציבים. אוציא עדכון לחברי הוועדה לגבי התוצאות של השיח הזה.

שאנחנו נצעק פה האחד על השני, לא תקדם את העניין. כדי לקדם את העניין אנחנו צריכים גם את שר האוצר, גם את הממונה על התקציבים. הם אלה שבסוף "יסגרו" את זה, גם מול הגורמים. גם המשרד לשיתוף פעולה אזורי. וגם ד"ר יוסף דרזנין שנמצא בזום והוזמן לדיון הזה. אשוחח איתו בעניין. אני רוצה להמשיך את סדר היום לנושא הבא שעל סדר היום. אתה רוצה לומר משהו,

כן, בהחלט. אגיד את הדברים בקצרה. אנחנו תומכים באופן מלא בכל הדברים שנאמרו על ידי ג'אבר חמוד ויאסר ג'דבאן. אנחנו מסתובבים בשטח. אנחנו עובדים עם כל משרדי הממשלה. יש לי רשימה מסודרת. אנחנו פונים למשרדי הממשלה. חלקם לא נענים. לגבי אגף התקציבים איתי טמקין מחייך כדי לשמוע מה אני עומד להגיד אגף התקציבים מסובב אותנו סביב האצבע הקטנה. אני מדבר על ראש האגף. אנחנו נעשה כל דבר שאפשר כדי להילחם באגף התקציבים. 200 מיליון השקלים צריכים לעבור. תגיד לי, אתם לא באותה ממשלה? אם מנכ"ל משרד ממשלתי אומר את זה, מה יגיד ראש רשות מקומית? אתם לא באותה ממשלה? למה לא העברת את הבקשה של המשרד שלך? עד סוף חודש יולי צריך לסיים את כל ה-200 מיליון שקל, מכיוון שה-200 מיליון שקל הם רק חלק ממה שאמור להיות מוקצה לטובת החברה הדרוזית והצ'רקסית, בגובה של מינימום 600, ואפילו 800 מיליון ש"ח עד סוף שנת 2020, וכמובן להמשך בשנה הבאה. יש לנו את כל התוכניות. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם משרד הפנים. משרדים אחרים לצערי פחות מסייעים בעניין הזה. ואגף התקציבים אני מדבר על ראש האגף, לא על האנשים לא מסייע לנו.

אשוחח בעניין הזה היום עם השר כחלון ועם הממונה על התקציבים. אעביר עדכון לכל חברי הוועדה, וגם לך ג'אבר חמוד. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:15.